שלום לכולם. אני מתכבד לפתוח את דיוני הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת וועדת המדע והטכנולוגיה בעניין הצעת חוק התקשורת, חובת סינון אתרים. אני רוצה להתחיל את הדיון הזה בבשורה. בימים האחרונים התנהלו שיחות רבות ביני לבין אנשי האינטרנט, כמובן הספקיות. חברת הכנסת שולי מועלם ניהלה שיחות רבות עם מנכ"ל משרד התקשורת, ואני כמובן חושב שאנחנו באמת יכולים להגיע לפריצת דרך, שאולי תהיה, כמו שכל הזמן קורה במדינת ישראל,

ראשונית.

אנחנו תמיד פורצי דרך במדינה שלנו בכל תחום, אז כנראה שגם בתחום הזה. אני רוצה להציג את הרעיון בתחילת הדיון, ברשותכם, כדי לחסוך זמן. אם בסוף נגיע להבנות לגבי כל העניינים, אני חושב שיהיה לנו סוף-סוף חוק וסוף-סוף פתרון אמיתי לילדים. בשיחות שערכתי עם סמנכ"ל הרגולציה של חברת סלקום,

יוגב, הוא הסביר לי את הבעיות הטכניות שיש כרגע ביישום החקיקה,

אני חייב לשבח אותך,

הסתכלת על העניין בראייה מקצועית נטו, שמת כרגע את הדעות שלך בצד ואמרת לי מקצועית מה אפשר ומה אי אפשר. מה שאני חושב שאפשר, ומיד נשמע גם גורמי מקצוע שיגידו אם זה אפשרי או לא אפשרי, ומתוך רצון ברור להגן על ילדים ועל קטינים

- - - ילדים ונוער.

מהרגע שאדם ינסה לגלוש באתר פורנוגרפי, הוא ייכנס לאתר פורנוגרפי שכמובן חברות האינטרנט יודעות לאתר את זה, כי מן הסתם יש להם דרך לאתר את האתרים הללו, יהיה דף נחיתה שיעמוד מולו, שיסביר לו שיש הוראות חוק במדינת ישראל שלקטינים אסור לגלוש באתרים פורנוגרפיים, ואנחנו לא רוצים לתת להם לגלוש באתרים פורנוגרפיים. ואם אתה רוצה לגלוש באתר פורנוגרפי, אתה צריך להקיש את תעודת הזהות שלך ותאריך לידה. מהרגע שהקשת תעודת זהות ותאריך לידה, מן הסתם במרשם האוכלוסין יודעים לסנכרן את זה, יש מערכת שיכולה לסנכרן את זה לא דרך מרשם האוכלוסין אלא דרך מערכת האינטרנט, שבאופן אוטומטי ידעו אם אתה בגיר או לא. פעם שאתה בגיר, אתה תוכל להמשיך ולגלוש באתרי פורנו כמה שאתה רק רוצה.

אתה לא תוכל להמשיך לגלוש באתרי פורנו. ברגע שיש דף הנחיתה הזה, שזה בעצם סוג של משהו שעוצר אותך בדרך לאותו אתר פורנוגרפי, כל מה שאתה צריך לעשות זה להוכיח שאתה בגיר. אם הוכחת שאתה בגיר, אף אחד לא מונע ממך להמשיך את הגלישה. ואיך מוכיחים שאתה בגיר? תעודת זהות ותאריך לידה, אתה מקיש בדף הנחיתה הזה.

רשימות שחורות. עכשיו אדוני טען טענה חשובה, רשימות שחורות. האם אדוני יודע, ואני מניח שהוא יודע, כי הוא טען את זה כטענת סרק עכשיו, שברגע שאתה גולש באתר פורנוגרפי כל חברות האינטרנט יודעות את זה? קודם כל - - - כן או לא?

דבר ראשון אני רוצה להגיד שאנחנו מתנגדים לפורנוגרפיה. לא, ידידי, אני אגיד לך איך עובד הדיון הזה. לא צריך הקדמות ולא צריך הערות. כולנו מתנגדים לפורנוגרפיה. אנחנו מתנגדים לרשימות שחורות.

אני אשאל שאלה ואתה תענה תשובה.

או שלא יהיה בינינו שיח. האם כשאתה נכנס לאתר פורנוגרפי היום, בלי שום קשר לכלום, חברת האינטרנט יודעת על זה? חברת האינטרנט לא אמורה לדעת על שום דבר. שאלתי שאלה, אתה לא עונה לי. היא לא יכולה לדעת.

ניר יוגב, שאלה. אם אדם נכנס לאתר פורנוגרפי, האם חברת האינטרנט יודעת על זה? היא שומרת תיעוד. סבלנות, אנחנו עושים פה סדר. האם חברת האינטרנט יודעת מזה, יכולה לדעת מזה? אנחנו יכולים לדעת את זה, אבל אנחנו לא בודקים. אנחנו לא שומרים תיעוד של הדברים.

ממה נפשך, אם הם לא שומרים היום, לא ישמרו גם בעתיד.

אני רוצה לנסות לטעון כאן איזושהי טענה. 11 דיונים היו. בבקשה. אם רוצים לעצור פורנוגרפיה, וצריך לעצור פורנוגרפיה, וצריך לעצור את סרטוני הזוועה של הילד המסכן שנפל בקריית ים והפיצו את הסרטון שלו יפה.

במדינת ישראל יש חוק. האם המשטרה תבעה את אותה גברת שהפיצה את הסרטון הזה? אדוני, אתה לא תורם לי לדיון. זה חמש שנות מאסר. אתה לא תורם לי לדיון. אתה עכשיו רוצה לחנך אותי איך לקדם את האינטרסים של מדינת ישראל. אתה רוצה להיות ענייני? ידידי רוצה להיות ענייני? אם רוצים לעשות את הדבר הזה, הרי מה שקורה זה שכאן אנחנו נקבל רשימות שחורות, אנחנו נקבל האזנות סתר.

תסביר לי איך. אבל תן לו לדבר. למה אתה מדבר שטויות, אדוני? אז למה הם לא עושים את זה היום? כי אסור לעקוב אחרי בני-אדם. אז למה שהם יעשו את זה אחרי החוק? מיקי, תנו לו לדבר, שנשמע אותו ונעבור הלאה. הוא כבר היה מסיים. אני אגיד לכם מה מקומם אותי, ואני רוצה שגם שולי תתייחס לעניין. מה שמקומם אותי, זה שאתם טוענים טענות סרק ופשוט מפריחים אותן באוויר בלי שום בסיס. מדוע טענות סרק? כי כשאתה אומר רשימות שחורות, אתה צריך לבסס את זה. נכון, כי זה מה שאתה מבקש ממנו לנהל. למה אתה לא מוטרד מהרשימות השחורות שנוצרות כשאנשים נכנסים עם קוד לערוצים הפורנוגרפיים בטלוויזיה? אני רוצה להקדים. אל תקדים. תענה לי למה אתה לא מוטרד מהרשימות השחורות האלה. אני מוטרד מאוד. האינטרנט שונה מאוד מטלוויזיה.

הבעיה שלנו היא שהדבר הזה הופך לאט לאט להיות כמו שלטון האזנות הסתר של מפא"י. אני אסביר לך משהו, כי אני רואה שאתה

לטעון טענות שאין להן באמת בסיס. אני רוצה להבהיר לך דבר אחד, וחשוב לי להבהיר את זה.

נמצאים היום במצב שהוא יהיה דומה למצב אחרי החוק. השוני היחיד שיהיה הוא שילדים לא יוכלו לגלוש בפורנו. זה השוני היחיד. אני אסביר לך גם למה. כי כשאנחנו מדברים על דף נחיתה שעומד מול אדם שרוצה לגלוש באתר פורנו, ושמסביר לו שהוראות החוק קובעות שאסור לילדים לגלוש בפורנו, וכל מה שהוא צריך לעשות - - - אבל למה אנחנו לא תובעים את הפושעים? אל תטען לי טענות אחרות. אני רוצה לעזור לך, ידידי. אתה יכול לשבת פה ולצעוק מהבוקר עד הלילה ולנסות לשכנע אותי שצריך להילחם בפושעים. אני קיבלתי החלטה כמחוקק, יחד עם חברתי שולי מועלם כמחוקקת, שאנחנו לא רוצים לרדוף עכשיו אחרי הפושעים, משאירים את זה למשטרה. אנחנו רוצים להגן על הילדים. מהרגע שהחלטנו את זה, מה שיכול לשנות את זה, זה טיעונים מקצועיים נטו. אתה לא יכול לשכנע אותנו בלי נתונים מקצועיים. אתה יכול לשכנע אותנו עם נתון שאומר: זה לא ישים טכנולוגית. אז בוא תוכיח לי, ואני אגיד לך שאתה צודק. מיקי, תן לו לדבר. אני לא מצליחה לשמוע מה הוא אומר. את לא מבינה מה הוא אומר? הוא אומר לא צריך את החוק, בוא נאכוף את אלה שנותנים פורנו. קח שתי דקות, תדבר. תגיד מה שאתה חושב. אני אב לשלושה ילדים שהגדולה בהם בת שמונה. אין אדם שחושש יותר ממני מפורנוגרפיה. אבל אם רוצים לעצור פורנוגרפיה,

צריך לעצור אותם, וצריך לעצור אותם במקום. אם רוצים לעצור פורנו, זה מעולה. צריך לעצור את זה, כמו שעושים שידול לזנות. בוא נפליל את מי שמעביר את הסרטונים לילדים, בוא נתבע את בעלי האתרים. אני רוצה לומר לך עוד דבר אחד. ז'בוטינסקי אמר כל יחיד הוא מלך. הבעיה היא שכאן בוועדה לא רוצים לעצור פורנו. כאן רוצים להחזיר את האזנות הסתר של מפא"י ואת הרשימות השחורות.

אתה מדבר שטויות. תהיה כאן אומה של מלשינים שמסתכלים מעבר לכתף ופקידים אפלוליים שמחזיקים רשימות שחורות של סוטים.

אתה מדבר שטויות במיץ עגבניות. סליחה על הביטויים הגרועים שאני משתמש בהם, אתה מדבר שטויות במיץ עגבניות.

אני לא יכול לשמוע את השטויות האלה. אתה לא רק חבר כנסת, אתה גם יושב-ראש ועדה.

אני אומר את זה, ואני חוזר ואומר, אתה מדבר שטויות במיץ עגבניות. אתה נציג של תנועת החירות, אתה נציג את תנועת הליכוד. תנועת החירות אמרה מההתחלה: כל יחיד הוא מלך, חופש ביטוי, חופש פרט. אלה הם הדברים. ברגע שאתה מביא את דף הנחיתה זה אומר שצריך לעמוד שומר וירטואלי שמסתכל ובודק כל אדם,

לאן גולש. היום זה פורנוגרפיה, מחר זה יהיה הסתה, אחר כך זה יהיה הצד הלא נכון של המפה הפוליטית. אנחנו צריכים לתקוף את מי שמפיץ פורנוגרפיה, אנחנו צריכים לאכוף נגדו. תודה, אדוני. זה כמו שיצרנית רכב תגיד שהיא לא שמה חגורת בטיחות, כי יש נהגים שייכשלו. מה פתאום. צריך לתבוע את אותם אנשים. תודה רבה, אדוני. אני מבקשת לפתוח את הדברים שלי בהתנצלות בפני פקידי הציבור ובפני האנשים הנוספים בדיון הקודם. בשש השנים שאני חברה בכנסת, מעטות הפעמים שמצליחים להכעיס אותי כל כך, באופן שבו אני מדברת בצורה שדיברתי אל פקידי ציבור ואל אנשים שמשתתפים בוועדה. אז אני פותחת את הדברים שלי כמובן בהתנצלות. אני מתנצלת על האופן שבו הדברים נאמרו. זה לא ראוי ולא מתאים, בטח במעמד שיש פה לחברי כנסת שהוא בדרך כלל עודף. אחרי שאמרתי את הדברים האלה, אני מבקשת לחזור לדיון המהותי. אני מבקשת, אדוני, להזכיר שיש פה שתי שאלות יסוד. הראשונה מהותית והשנייה מה הדרך. יש פה שתי שאלות יסוד. האם במהות יש פה הסכמה שאסור לתת לילדים ולנוער להיחשף למגיפה השקטה שגורמת נזק בלתי נתפס לכל אחד מהם ולכולנו כחברה. אם עונים על השאלה הזאת בחיוב,

השאלה הבאה היא מה הדרך, שאלה שאפשר לדיין אותה. אם עונים עליה בשלילה, אז המשך הדיון הוא לא מול מי שעונה לא על השאלה הזאת. אם אין לאנשים פה ספק שצריך למנוע מילדים ונוער הגעה לאתרים פורנוגרפיים בקלות הבלתי נסבלת שזה ניתן היום, מול האנשים האלה אני מודה, אני מקשיבה לדברים שלהם בשקט, מנסה ללמוד מהם, אבל אין לי יכולת להמשיך איתם בשיח לשאלה הבאה. השאלה הבאה היא הדרך. אחרי שהבנו שטכנולוגיות יש ושאיראן זה לא כאן ושאנחנו מבינים שיהיו כאלה שכנראה יוכלו לעקוף את החסימות שנשים, אבל רוב הילדים הם לא האקרים מדופלמים, וגם אם נצליח ב-70% הרי שעשינו שינוי דרמטי בחייהם של אזרחי מדינת ישראל, ואחרי שהצלחנו להבין שיש טכנולוגיה ואפשר לשאול שאלות איפה הטכנולוגיה הזאת צריכה להיות באתרים, בספקיות, בדרכים שפתרו את זה בעולם, בדרך שאנחנו נמציא בארץ, אז כל השאלה היא מה צריך עכשיו.

צריך תקציב? צריך דרכים שונות שאנשי הטכנולוגיה יביאו אותן? בזה אנחנו במקום אחר. אני רוצה להזכיר לאדוני,

בדיון מספר 12 לקריאה ראשונה. מעולם בחוקים משמעותיים לעילה ולעילה בחייהם של אזרחי מדינת ישראל ובדברי ימי הכנסת לא דוינו פה חוקים לקריאה ראשונה בפעם ה-12. חברת הכנסת שולי מועלם, כמה סמלי יהיה שהוא יעבור דווקא בדיון ה-13. דבר אחרון שאני מבקשת להגיד. בשבת עברתי על כל מיני עיתונים. חשבנו אתרים. לא, אתרים עוד לא. אני שומרת שבת, כידוע, וזה עדיין בהגדרתו חילול שבת כמובן, כפי שגברתי, שאף היא שומרת שבת,

עברתי על כל מיני עיתונים, וראה זה פלא, עיתון אחרי עיתון אומרים לי: אם את רוצה סינון יותר טוב, רק תשלמי לנו יותר כסף. זה אומר שהטכנולוגיה קיימת. בטח שהיא קיימת. עכשיו השאלה האם מדינת ישראל היא חזקה יותר מחברות פרטיות שמציעות את הסינון הזה. לדעתי כן. והאם מדינת ישראל לוקחת אחריות. הדבר האחרון. יש פה מי שמדבר ערכים ויש פה מי שצריך לתרגם את הערכים

אני חושבת שכמחוקקים,

כמנהיגי ציבור, אנחנו מדברים ערכים. הערך שאנחנו מבקשים להביא הוא מניעת גלישה של ילדים ונוער לאתרים פורנוגרפיים. זה דומה לערך שאומרת מדינת ישראל, שמונעת מילדים ונוער לצרוך אלכוהול, שמונעת מילדים ונוער להיכנס לחנויות המוכרות אביזרי מין. שאומרת בעזרת השם בימים הקרובים: זנות אסור לצרוך במדינת ישראל. כך אני רואה את זה. על כל השאלות של מה הדרך, יש פה אנשי מקצוע. הם יושבים במשרד התקשורת, הם יושבים במשרד המשפטים, הם יושבים במשרד החינוך, הם יושבים במשרד לביטחון פנים. הרי ברור לחלוטין שגם החוק הזה כשיעבור לא יהיה לבד בחלל האוויר. הוא לא ימנע את הצורך של משרד החינוך להמשיך לפעול. הוא לא ימנע גרם מהאחריות ההורית שנמצאת ומוטלת על כתפי כל אחד מאתנו שיש לו כבר ילדים, ואלה שבעזרת השם יהיו להם ילדים בעתיד. שאלת היסוד היא שאלת המהות, האם פורנוגרפיה היא דבר שילדים ונוער אמורים להגיע אליו או לא. אם התשובה היא כן, יש דרך. אם התשובה היא לא, אין לנו לאן להמשיך מפה.

אני רוצה לקבוע את סדרי הדיון. חברת הכנסת סויד תדבר, ולאחר מכן נתחיל להיכנס למהות החוק, נשלים אותו ונצביע עליו בדיון הבא, שיהיה כנראה כבר ביום רביעי הקרוב. זו המטרה שלי וכך החלטתי. אני חוזר ואומר, החוק בסופו של דבר יגיע למצב הבא, שכל אזרח במדינת ישראל שירצה לגלוש באתר פורנוגרפי יקבל דף נחיתה מולו,

יופיע בו שיש הוראות חוק להגנה על ילדים

ובמידה שהוא רוצה לגלוש באתר הזה הוא צריך להקיש את תעודת הזהות ותאריך הלידה שלו. המערכת הזאת מן הסתם תהיה מסונכרנת עם מרשם האוכלוסין, זאת אומרת שכל מי שבגיר יוכל באופן אוטומטי להיכנס. לא יהיו שום רשימות שחורות, לא יהיה שום תיעוד מעבר למה שכבר קיים היום

זה אומר שאם המשטרה תפנה לחברות האינטרנט ותרצה לדעת איפה אדם גלש, היא תמסור את זה, כמו שהיא מוסרת גם היום.

זה מופיע גם בחוק. אני חייב לשבח את היועצת המשפטית של הוועדה, שהתעקשה לכתוב את הסעיף הזה שלא יהיו שום רשימות שחורות ולא יהיה שום מאגר מידע, גם בהתאם לחוק, וזו עבירה פלילית למי שמתעד את העניין הזה.

גם על העבודה המאולצת, המהירה, החפוזה שהטלנו. אבל את יודעת שזה חוק חשוב. אני מאוד מודה לך על זה. מהרגע שאדם הקיש את מספר הזהות שלו ואת תאריך הלידה שלו ואז הוא בעצם הוכיח שהוא בגיר, דף הנחיתה נעלם והוא יכול לגלוש באתרים לא הולמים. הוויכוח שהתעורר אחר כך הוא בשאלה לאיזה פרק זמן יהיה כל פעם דף הנחיתה הזה. האם זה יהיה פעם אחת והוא ייעלם לנצח, או שמא נעשה את זה מדי כמה חודשים כדי לרענן את זכרונו של האזרח שקטינים צריכים להיות מוגנים. זו כל השאלה. אנחנו נדבר על זה. חברת הכנסת סויד,

אני חושבת שאין אחד פה סביב השולחן ואין אחד כאן בחדר ואין אחד שצופה בנו ואין אחד שמודע לחוק שהוא בעד פורנוגרפיה, בטח לא לקטינים, בין אם זה ילדים ובין אם זה בני נוער. אבל אחרי שאמרנו את זה, נשאלת השאלה מה קורה עם הצעת החוק הזאת. אני רוצה לומר לכם, חבר הכנסת מיקי זוהר, יושב-ראש הוועדה, וחברת הכנסת שולי מועלם, הוועדה הזאת שהקמתם, הוועדה המשותפת הזאת, זו ועדה מכורה מראש. הם הרבה בשמאל שם, הא? יש הרבה מתפקדים ממפלגת העבודה שמתעסקים בזה? הוועדה הזאת היא ועדה שהיא בעצם הונאה אחת גדולה. קיימתם 11 דיונים. כמה מתפקדים יש במפלגת העבודה שהם עשו לובי סביב האירוע הזה? מיקי, תאפשר לחברת הכנסת סויד לדבר בצורה מכובדת. זה לא מתאים לא לך ולא לוועדה. הרבה מתפקדים של מפלגת העבודה?

את יודעת מה גילינו אתמול? גם ראש הממשלה עשה את זה אתמול, צריך להגיד את האמת. איך הוא אמר? בואו נגיד את האמת. מיקי, זה לא תורם למהות הדיון. אל תיסחף למקומות האלה עכשיו.

אז כמה מתפקדים יש?

חבר הכנסת מיקי זוהר, צר לי שאתה כיושב-ראש ועדה, בנושא שאמור להיות בדמם של כולנו. אני רואה איך את מתייחסת לנושא הזה. תגידי את עמדתך על החוק בבקשה.

כאשר אתה יושב כאן, אתה עושה שימוש ציני. מה עמדתך על החוק? הכוח שלך, במיקרופון שיש לך, ביכולת שלך.

את בעד החוק או נגדו? חברת הכנסת רויטל סויד, את לא באת אפילו לא לדיון אחד בוועדת כלכלה.

היא באה להרוויח קולות בפריימריז. תתביישי. כי אתם הכנסתם אותי לוועדה הזאת,

קולות בפריימריז בשביל להרוס את הילדים של מדינת ישראל? כך זה עובד? להרוס את ילדי ישראל? בושה וחרפה. אני לא חברה בוועדת הכלכלה, אני חברה בוועדה הזאת. ואני חברה בוועדה הזאת כי אתם הכנסתם אותי לכאן. כי אתם רציתם ועדה עוקפת.

כי אותי לא מעניין מה יהיה איתי בבחירות הבאות, מעניין אותי ילדי ישראל. זאת ועדה שהיא ועדה עוקפת את החוק. 11 דיונים אתם מנהלים בוועדת כלכלה, וכשלא נותנים לכם את מה שאתם רוצים,

בואי תגידי לי מה עמדתך, את בעד או נגד החוק? זאת הונאה. את בעד או נגד החוק? אין פה אפילו יושב-ראש ועדה שאפשר לבקש ממנו לנהל את הוועדה כמו שצריך.

תתביישו לכם.

כל הקולות הפריימריז, זה מה שמעניין? כמה קולות ממפלגת העבודה תקבלו? ראיתי גם את כבל נלחץ. עכשיו הבנתי למה גם כבל נלחץ להעביר את החוק. מעניין, גם כבל וגם סויד נגד החוק.

שני אנשי מפלגת העבודה נגד החוק. מוזר. אתם מאפשרים לילדים לצרוך פורנוגרפיה. אנחנו נגד פורנוגרפיה.

אני מתבייש. היום, רויטל סויד, פעם ראשונה שאני מתבייש בך.

את עושה דבר שיהרוס לך את הפריימריז. שימי לב מה אני אומר לך, הוא לא יחזק אותך בפריימריז, הוא יהרוס לך את הפריימריז.

אתה מדבר פוליטיקה ואני מדברת מהות. את הבאת את הפופוליטיקה לחדר. הבאת פופוליטיקה לדרך. את מדברת מהות? אל תפריעי לי.

יושב-ראש ועדה אמור לשמור פה על זכות הדיבור.

יושב-ראש ועדה סותם את הפה ולא נותן לדבר. דיברת יותר ממה שאפשר לדבר.

עשית לעצמך נזק אדיר היום, חברת הכנסת סויד. הציבור ישפוט אותך. אתה מדבר אישית ואני מדברת ציבורית. את מדברת ציבורית? פורנו לילדים, את מדברת איתי ציבורית? זה ציבורית? איפה הציבוריות שלך? את בעד החוק או נגד החוק? 11 דיונים התקיימו, עשיתם ועדה עוקפת. איפה היית ב-11 הדיונים? אני לא חברה בוועדה.

אבל זה נושא בליבה של החברה הישראלית. בוועדה הזאת אני חברה. אתם הכנסתם אותי לפה. איך לא הגעת להביע את דעתך נגד פורנוגרפיה?

תתביישו לכם. את פשוט עשית לעצמך נזק אדיר היום.

את לא יודעת אפילו כמה, בשביל 200 מתפקדים במפלגת העבודה.

אתם סותמים את הפיות. תתביישו. אני הפסדתי 3,000 מהליכודניקים החדשים. אבל הלכתי עם ילדי ישראל. את בשביל 200 מתפקדים במפלגת העבודה מוכרת את כל ילדי ישראל.

אני דורשת לדבר בלי הפרעה. אתה לא נותן. זו ועדה שהקמתם, הכנסתם אותי חברה בה, וזכותי לדבר.

ותבואי גם להצביע נגד בהצבעות. מה שאתה עשית פה זה חמור מאוד. השתמשת ברמקול הזה, בכיסא שאתה יושב, בממלכתיות שלך. את גם השתמשת ברמקול על הכיפאק ועובדה שלא הוצאתי אותך. יכולתי להוציא אותך ולא הוצאתי אותך. נתתי לך לדבר.

היית כל כך עסוק בלצעוק. הייתי עושה שלוש קריאות ומוציא אותך החוצה, והייתי חוסך לך הרבה נזק ציבורי. אבל אני רוצה לתת לך ליהנות מכל רגע. חבר הכנסת מיקי זוהר, יושב-ראש הוועדה, שמבייש את הכיסא שהוא יושב עליו. את מביישת את עמדתך כחברת כנסת. בשביל 200 מתפקדים במפלגת העבודה את מוכרת את ילדי ישראל. כשהקמת את הוועדה הזאת עקפת את ועדת הכלכלה, ועכשיו אתה כיושב-ראש ועדה, אם אתה נותן לי להשלים את הטיעון אני מדברת. ואם לא, אני יוצאת. תשבו בוועדה המכורה הזאת, הוועדה העוקפת ועדה אחרת, כדי לקדם את החוק האישי שלכם.

אתה משתמש פה ברמקול הזה, בכיסא שלכם, בממלכתיות הזאת, לא רוצה לשמוע. אז תתביישו לכם, כי אתם לא נותנים פה לדבר.

לך.

בושה וחרפה. מי שמדבר פופוליטיקה זה אתה. תתבייש לך. יושב-ראש ועדה שאמור לתת לדבר.

אני ויתרתי על המתפקדים שלי. למה? כי הלכתי עם ילדי ישראל. אני הלכתי עם ילדי ישראל. יש 3,000 ליכודניקים חדשים שעושים עלי קמפיין באינטרנט שהם לא יצביעו לי ולמה לא צריך להצביע לי, בגלל החוק הזה. כי אני שומר על ילדי ישראל. את מבחינתך בשביל 200 מתפקדים במחנ"צ או במפלגה שלכם, מפלגת העבודה, את מוכרת את ילדי ישראל. זה כל ההבדל בינינו. 11 דיונים לא באת להגיד כמה זה חשוב לסנן פורנוגרפיה,

אנחנו נגד פורנוגרפיה בדיוק כמו כולם.

בושה וחרפה. אני רוצה לשמוע בבקשה את עמדת משרד התקשורת לגבי הרעיון שעלה כאן עכשיו בדיון. המנכ"ל מייצג פה גם את עמדת השר? אני אתן הודעה, ברשותך. אבל זה בהתאם לעמדת השר? אתן את עמדת השר. בוקר טוב לכולם. ברשותך, אני מבקש כמה דקות לאפשר לי לסיים את דבריי. אני אפתח קודם כל בהודעת השר, ולאחר מכן אגע בסוגיות מקצועיות שמדברות על הצעת החוק וגם על ההצעה שהוצעה כאן כרגע. ראשית, הודעת השר היא שהשר תומך

יחד עם זאת הוא מבין שישנה מורכבות במימוש החוק על-ידי המשרד, וכמובן שגם נדרש אישור של ועדת שרים לענייני חקיקה בכל מה שקשור לברירת מחדל. זו הודעת השר, וכמובן שהשר ישמח מאוד אם בסופו של דבר נגיע להסכמה על מנת שנביא את הסוגיה הזאת לידי חקיקה בהקשר הרחב שלה. חשוב לי מאוד להגיד. אני לא אפתח בקלישאות שכולנו באותו צד וכדומה, ושאני גם אב לילדים ואפילו סב לנכדים וחרד מאוד ממה שמתרחש ומתחולל, לא רק בתחום הפורנוגרפיה אלא בכלל

יחד עם זאת אנחנו צריכים לשים את הדברים על השולחן כהווייתם. התפקיד שלי כמנכ"ל משרד התקשורת, יום אחרי שאנחנו מחוקקים את החוקים, לראות שאני יודע לאכוף אותם ולממש את רוח החוק

ועל זה אני מסתכל. את הנוסח החדש קיבלתם? אני

החוק כפי שהוא מוצע כרגע - - - כרגע מתייחסים רק לנוסח החדש. הנוסח הקיים

אבל יש נוסח אחר, תקרא אותו. התפקיד שלי במשרד התקשורת הוא לקדם את תשתיות התקשורת במדינת ישראל,

השוטר של הפורנוגרפיה באינטרנט וכדומה.

לגבי הנוסח האחר, הרעיון כרעיון מקובל עלינו. אתה מדבר על דף הנחיתה, כן?

כל עוד אנחנו מדברים על מצב שבו החוזה הוא בין הלקוח לבין הספק והמדינה כמדינה היא לא זו שמתערבת ולוקחת את האחריות לנושא הזה. זה מה שאנחנו עושים. מאה אחוז. אנחנו צריכים לנתח את הרעיון ולתרגם אותו לכדי חקיקה, תוך שים לב, כמו שנאמר כאן, שאין רשימות שחורות, וכל סוגיית האימות עם מרשם האוכלוסין שהיא סוגיה טכנולוגית. זו סוגיה טכנולוגית בלבד.

משפטית אנחנו צריכים לראות איך הדבר הזה מתיישב.

להגיד שאנחנו לא נוכל להידרש לנושא הזה תוך שלושה ימים. אנחנו צריכים לפחות שבועיים כדי לנסח, לנתח את הדברים ולבוא עם סוגיה מקצועית לכאן. אז יש לכם אפשרות לתקן לקראת הקריאה השנייה והשלישית. לקראת קריאה שנייה ושלישית נעשה תיקונים רלוונטיים. אנחנו נגמור ביום רביעי קריאה טרומית, אנחנו נצביע על זה ואז נעביר את זה לראשונה. אחרי שזה יעבור לקריאה ראשונה, בין קריאה שנייה ושלישית תעשו תיקונים. אני מדבר על התניות שאתה שמת . אתה שמת התניה של רשימות שחורות, שלא יהיו, וכל

הקישור והלינק של מרשם האוכלוסין, וגם כאן אנחנו צריכים לבחון את הסוגיה. זה לא צריך להיות מול מרשם האוכלוסין. זה פשוט מאוד.

של מרשם האוכלוסין יועבר לידי חברות האינטרנט, שיש בהן הפרטים הרלוונטיים, וזה יהיה הנתון שהוא יהיה בתוך תוכנה מיוחדת, שכל מה שצריך זה להגיש את הפרטים.

אני מבקשת להעיר בנושא הספציפי הזה. אני אומנם באופן כללי מטפלת בחופש הביטוי, אבל פה בעניין פרטיות, העברת המאגר של מרשם האוכלוסין הוא דבר מאוד רגיש. על איזה מאגר אנחנו מדברים? תעודת זהות ותאריך לידה. תעודת זהות ותאריך לידה של אנשים, בכלל פה מדובר על חברות פרטיות. גם כשאנחנו מדברים על משרדי ממשלה זה לא פשוט. אני כמעט בטוח שיש לכם את הנתונים האלה גם ככה, חברות האינטרנט.

אין לכם תעודות זהות ותאריכי לידה של בעלי מניות? רק מי שמוסר להם אותם. של המינויים שלי בוודאי. של מנוי שהוא נותן, אבל לא מעבירה לו המדינה בהתנדבות את הנתונים. אבל יש לו הנתונים של מנוי שלו. הרי זה מול המנוי שלו. המנוי שלו, אם הוא רוצה הוא נותן לו.

זה לא מדויק. אני לא צריך את המאגר. אני בסך הכול שואל שאילתה ומקבל תשובה. המאגר יכול להישאר בידי המדינה, הוא לא צריך לעבור לידי החברות. זה לא משנה, ניר. הנושא הזה הוא נושא שצריך לבחון אותו משפטית. הוא לא נושא שמשרד התקשורת יכול לתת את דעתו עליו בצורה בלעדית. אתה לא מכניס למאגר, אתה פשוט מכניס שאילתה, בגיר או לא. ואם הוא בגיר, כן או לא.

מה את אומרת על זה, גברתי ממשרד המשפטים? אני לא מומחית לענייני פרטיות. בנושא הזה אני מבקשת לבחון את הדברים לקראת הדיון הבא. כמו מנכ"ל משרד התקשורת, גם אני מבקשת שיהיה לנו מספיק זמן כדי לבחון את הדברים.

ראשונה לקריאה שנייה ושלישית, לפי תקנון הכנסת, אמורים לעשות רק תיקונים קטנים. בחוק ההסדרה הוצאנו את סעיף הליבה לקראת הקריאה השנייה והשלישית. בחוק ההסדרה גם גנבתם אדמות שלא שלכם. לפני רגע האשימו אותנו שאנחנו גונבים גם את הפורנוגרפיה. עכשיו חוק ההסדרה זה דוגמה ומופת לחקיקה? יסיים המנכ"ל, בבקשה. חשוב לי מאוד להגיד. ללא שום קשר, שמנו לעצמנו כיעד במשרד להגביר את האכיפה, בלשון החוק הקיים היום, את סוגיית המודעות לציבור. לכן גם כאן אנחנו נפעל ללא שום קשר

מה שחשוב להגיד כרגע, שההצעה שמוצעת כאן היא הצעה מעניינת והיא הצעה שונה, ואני חושב שהיא הצעה שנדרש

יחד עם זאת אנחנו צריכים את הזמן כדי לראות איך אנחנו פרקטית מבצעים את המשימה. אני רוצה להוסיף על מה שאמר מנכ"ל משרד התקשורת. גם אמרתי את זה בדברים שלי, אבל מכיוון שבשבוע שעבר זה הופיע ממש בפרקטיקה כשהציע יושב-ראש ועדת הכלכלה, חבר הכנסת איתן כבל, את אותו טופס שהוא צריך לחשוב עליו וצריך לבדוק עם מנכ"ל משרד החינוך איך אפשר לעשות את זה, לא שללנו את זה, רק הסכמנו שאנחנו לא פה בתפקיד משרד החינוך. אז על הדבר הזה ועל הדבר הזה, אני גם מזכירה לפרוטוקול את ההצעה של חבר הכנסת איתן כבל, שהסכמנו לה, שיהיה גם איזשהו שיח מול מערכת החינוך ביחס לעניין סינון האתרים. ניר, אם אנחנו נייצר את אותה מערכת שכאשר אדם רוצה להיכנס לאתר פורנוגרפי הוא צריך להקיש את מספר תעודת הזהות ותאריך לידה, אתה מגיש שאילתה למשרד הפנים, תוך כמה זמן אתה מקבל תשובה? מיד. המערכות הממוחשבות הן מערכות שעובדות בשניות.

מיידית אתה מקבל תשובה בגיר או לא בגיר.

האם במרשם האוכלוסין נוצר בעצם רישום שהשאילתה הזאת שהגיעה קשורה לנושא של גלישה בפורנוגרפיה במצב הזה?

שאלה טובה. האם אפשר להבטיח כשאתם שואלים את השאלה, שאין לה שום שיוך או שייכות לאיזה צורך זה? לאיזה צורך זה ברור, כי מתוקף החוק הזה נשאלת השאלה האם זה נרשם. היום אם אדם נכנס לאתר פורנוגרפי, יודעים שהוא נכנס.

היא יודעת אבל לא משתמשת במידע. אגיד לך למה, כי זה גם נשמר בתוך המערכות שלהם. הוא אמר שזה לא נשמר. אני אסביר לך שכן.

אם מחר בבוקר המשטרה תפנה לחברת האינטרנט ותגיד לה שהיא רוצה את היסטוריית הגלישה של האיש הזה, היא תיתן לו את הנתונים, כולל האתרים הפורנוגרפיים שהוא ביקר להם. הרי הבעיה המרכזית היא לא עם האנשים הפושעים. עוד פעם אתה חוזר על הטענות?

אדוני, הסברת את זה היטב. אני לא צריך שתסביר עוד פעם, הכול ברור. אתה אומר שזה עניין של שניות. אני רוצה לחדד כמה דברים, כי נאמרו פה דברים בשמי שהם לא מדויקים. אנחנו יכולים, אם אנחנו רוצים, לדעת איפה המנוי גולש. אנחנו לא עושים את זה. אנחנו לא יודעים איפה המנויים גולשים, אנחנו לא שומרים את המידע. אני לא מתייחס כרגע למצב שבו רשות חוק מבקשת מאתנו לבדוק משהו, אני אומר שבשוטף אנחנו לא בודקים, לא יודעים,

אפשר גם במקרה הזה לא לבדוק ולא לשמור? ברור. אני סתם אומר את זה.

בנושא של כביש מסונן וכביש לא מסונן,

אם החוק הזה יעבור, יצטרך להקים מסלול אחד שהוא מסונן ומסלול שהוא לא מסונן. ברגע שיוחלט לצורך העניין על ברירת מחדל שהיא חיובית, כלומר כולם מסוננים אלא אם מישהו הזדהה כבגיר והוא מבקש להיות לא מסונן, ספק האינטרנט צריך לדעת את זה. בסוף יש שם שוטר שאומר: אתה לפה, אתה לפה. אנחנו צריכים לשמור את הרשימות של אלה שביקשו לנסוע במסלול א' ואלה שביקשו לנסוע במסלול ב'. המצב הזה הוא לא מצב חדש. רגולציה בישראל לא נולדה היום. גם שירותים ארוטיים, אני מזכיר לכם, התחילו עוד בשירותים קוליים כבר לפני הרבה מאוד שנים. היו שירותים קוליים בקידומת 1919, ולפני כן היה בקידומות אחרות, ומי שהיה רוצה להיפתח לאותם שירותים היה צריך להתקשר לבעל הרישיון, להזדהות ולהגיד שהוא רוצה שיפתחו אותו ל-1919. אתם חושבים שאין אצל בעלי רישיונות התקשורת רשימה של מי שביקש להיות פתוח?

הרי איך אני חוסם את זה? זה שונה. זה לא שונה, גברתי. כי את רוצה לומר לי שאין רשימות שחורות. לא, זה לא מה שאני אומרת. אני אומר לך, גברתי, שאנחנו לא רוצים שיהיו רשימות שחורות, אבל דבר אחד שיהיה לך ברור, הנתון קיים, תרצי או לא תרצי, היום, מחר ובעוד 200 שנה אצל רשתות האינטרנט. הן פשוט לא עושות בו שימוש, זה הכול. אז אל תגידי לי רשימות שחורות שהן קיימות כבר. הוא בדיוק הסביר לכם שאין רשימות כאלה היום.

גברתי, יש רשימות שחורות של מי שיש לו קוד ופותח ערוצים פורנוגרפיים בטלוויזיה? כן. אל תגידי לי שלא. כן, כי יש לו קוד. הוא צריך קוד בשביל לפתוח את הערוץ הפורנוגרפי. אני מבינה שהטלוויזיה שונה מהאינטרנט, אין צורך להגיד את זה שוב.

לא נגדך. אנחנו נגד פורנוגרפיה. אתם נגד חסימת פורנוגרפיה, נקודה. כי עובדה שלא שמענו אתכם מוחים על הרשימות השחורות בערוצי הטלוויזיה הפורנוגרפית. אין רשימות שחורות בערוצי הטלוויזיה. לכולם יש את הקוד.

פתרון משפטי? אני אשמח אם תתנו לי שתיים-שלוש דקות ברצף, אני אסביר את הדברים. אתם יכולים לקבל או לא לקבל, כמובן. אתם המחוקקים.

אני רוצה לחזור להחלטות ועדת השרים, כי כנציגת ממשלה זה מה שמחייב אותי כאן. היו שתי הצעות חוק. דיברנו על זה, לא נחזור על זה.

אבל זו פעם ראשונה שיש דיון בוועדה הזאת, ואני חושבת שגם חברת הכנסת זנדברג - - - לא לחזור על זה. אבל נורא קשה לשמוע. ועדת השרים לענייני חקיקה תמכה בשתי הצעות החוק בכמה תנאים. התנאי החשוב ביותר הוא שלא תתהפך ברירת המחדל, כלומר שלא יהיה סינון מראש על אתר האינטרנט, והחסימה תהיה רק וולונטרית. אז אנחנו מציעים שהקואליציה תצביע נגד החוק כשהוא יבוא למליאה.

זה נורא ואיום מה שהולך פה. לפי ההסדר הכללי, בדרך כלל כשיש החלטה של ועדת השרים לענייני חקיקה, בוודאי היא מחייבת את הממשלה וכמובן גם את המציעים שבאים ועושים מעין חוזה עם הממשלה כדי שהצעת החוק שלהם תתקדם. אני לא אתייחס כרגע לנוסח שהונח. אני רוצה רק להגיד משפט לגביו. הוא נשלח אלינו אתמול בצהריים, מאוחר. זה משהו חדש לגמרי, זה משהו שדורש שנבחן אותו לעומק.

גם מה שאמר עכשיו יושב-ראש הוועדה לא משתקף בכלל בנוסח שקיבלנו. כל העניין של דף נחיתה לא מופיע שם. כל העניין של מרשם האוכלוסין או של סנכרון, שאילתות, שאלות נוספות חדשות, ובאמת נבקש לבחון אותן לעומק כדי לתת לכם תשובה ולסייע.

עוד משפט לחברת הכנסת שולי מועלם. התכלית היא ראויה. דיברנו על זה גם לפני כמה דיונים.

חמש שנים אתם ממסמסים את זה. אני מזכירה שכאשר ועדת שרים מצביעה בעד חוק, המטרה היא לקדם אותו, לא למסמס אותו. אנחנו בדיון ה-12 שבו אתם ממסמסים את החוק. אבל יש פה סעיף חדש, מה את רוצה, שיביאו מהירח? קודם כל, תמר, אל תדברי אלי ככה. לא מה אני רוצה. אני בדיון הזה חמש שנים, את הגעת היום. את הגעת היום, אז תכבדי את זה שאנחנו מנהלים דיון. אני מודה לך על הציון.

תני לי לשמוע את נציגת הממשלה, אני לא מבינה מה את רוצה. ברשותך, אל תפריעי לי. אל תפריעי לי?

אני רוצה שאת לא תפריעי לנציגת הממשלה. גברתי, את בחרת להגיד רק את מה שנכון לצד שלך. כשוועדת שרים מצביעה על חוק, היא רוצה לקדם את מהות הדבר. במקרה הזה,

היא רצתה להפוך את ההצעה ודווקא לתקוע אותה.

זאת אומרת שהמשרדים הרלוונטיים היו צריכים לבוא עם רעיונות איך לקדם את מהות הדבר.

מעולם לא באתם לשולחן הזה עם מהות איך לקדם את הדבר. אז עם כל הכבוד לוועדת שרים, אני מזמינה את חברי הממשלה וחברי הקואליציה להתנגד להצעת החוק כשהיא תבוא למליאה. אני אנסה להשלים. קודם כל, החלטת ועדת השרים לעניין הצעת החוק שלך, חברת הכנסת מועלם, הייתה מאוד ברורה. היא דיברה על תמיכה לא בתוכן הספציפי של הצעת החוק, אלא ברעיון,

גברתי, אני מבקש ממך, את יכולה להתייחס עניינית?

ולכן אתם הייתם אמורים לבוא עם נוסח שיקדם את מה שאתם חושבים שאפשר לעשות. חמש שנים לא עשיתם את זה. אני אשמח אם תתנו לי להשלים שני משפטים. כן, תשלימי. החלטת ועדת השרים לעניין הצעת החוק שלך הייתה ברורה. היא דיברה על זה שדרך התמיכה תהיה בהעלאת המודעות. בזה ועדת השרים תמכה, וכולנו תומכים בזה. גם חבר הכנסת כבל, יושב-ראש ועדת הכלכלה, דיבר על זה בדיון הקודם. אני מבינה שאתם לא מסכימים לזה. אחרי שאמרתי את כל זה, אני מציעה גם לחשוב על פתרון נוסף. לא מעוניין לשמוע. לא מעוניין לשמוע פתרונות נוספים. אני לא מדברת על מודעות. רעיונות חדשים לחוק לא מעוניין לשמוע. רק בקשר לחוק שלי את יכולה להתייחס. בקשר לחוק שלך. אז מה את רוצה להגיד על החוק? כשפנית אלי לפני כמה דקות אמרת לי: האם יש לך הצעה לפתרון?

אני לא מעוניין לשמוע הצעות לפתרון. האם אתה לא מוכן לחשוב על דרך שבה - - - לא,

רק שנייה להבין איך מתנהל הדיון פה, לדעת אם אני במקום הנכון. יכול להיות שיוזמי החוק רוצים לבד גם להצביע, גם להיות התליין, גם השופט, גם המוציא לפועל, גם השוטר,

למדתם את זה מראש הממשלה, יפה מאוד. רק להבין מה זה. עכשיו גם את מביאה לפה פוליטיקה כשרוצים פה להגן על ילדי ישראל מפורנוגרפיה?

אתה רוצה לסגור את הפה לכולם. גם את מביאה לפה פוליטיקה? חשבתי רק סויד עושה את זה. גם את מביאה לפה פוליטיקה? אתה, עם כל הכבוד, אל תחלק לי ציונים. מה זה, אופייני לכם לשמאל, העניין הפוליטי? אני לא ראיתי אותך במלחמה בפורנוגרפיה שאנחנו מנהלות הרבה מאוד שנים. כשצריך לחסום את האינטרנט אתה מתייצב. יש לי רק שאלה, אני רק רוצה להבין. את מוזמנת להתנגד. אני לא חברה בוועדה.

את מוזמנת להתנגד גם במליאה.

אני אשקול את העמדה שלי. אבל איך אני יכולה לשקול את העמדה שלי בלי שאנחנו שומעים? אני אתן לך זכות דיבור, רק תני לי להמשיך את הדיון.

אתה לא ממשיך את הדיון,